ישיבת ועדה בנושא ייצוג הולם בקרב עובד מדינה לעולים חדשים, ובכללם בני העדה האתיופית.

רוני הרשקוביץ,

עוד לפני המצגת, לשם המסגור של ההצגה שלי, רק נגדיר כפי שמוגדרים בחוק שירות המדינה מינויים

אני לא הכרתי בחקיקה כמה זמן מוגדר עולה חדש, עד כמה שאני זוכר מהעבודה שלי במשרד הקליטה, אני זוכר שזה היה בנוהל,

15. אבל אם יש חוק שחוקק בכנסת

לא עולה המצגת שלו? נדבר קודם כל אם יש יעד או אין יעד. אז אצל יוצאי

בעצם מה שאנחנו רואים שבשני האוכלוסיות האלה,

שונים. בשיעורים של האוכלוסיות האלה בדירוגים השונים מאוד משתנה, והוא גם שונה בין האוכלוסיות. כלומר,

במקצועות

וזה נושא שמעניין להכיר אם בוחנים את המדיניות שנדרשת כדי להגיע לייצוג הולם.

ראינו בדו"ח שיש יחידות ללא ייצוג בכלל של

כשבמערכת הבריאות אין בכלל ייצוג בדרג הבכיר, לעומת שירות המדינה שיש שם ייצוג נמוך, אבל עדיין יש ייצוג. אנחנו אגף בכיר

הצעת המחליטים היא בשלב של הטמעה של ההערות של השותפים החיצוניים. כשהשותף העיקרי הוא משרד העלייה והקליטה. מי מקדם? מי השר המגיש? שר

לדעתי בנוהל. אבל אם זה מופיע בחוק, צריך לייצר איזושהי אחידות. אתה הסדרת את זה באיזשהם תקנות דרך הכנסת, לא בנוהל בלבד. לא שאני זוכר. דבר נוסף,

יש איזשהו לו"ז להצעת מחליטים הזאת? תראו, אני

מהם לוחות הזמנים להצעת המחליטים הזאת? תראו, אני מניח שהיא כבר

לדעתי,

הצעת המחליטים הזאת,

הצעת המחליטים,

גם דורי וגם אני חדשות בתפקיד, אבל זה מונח על שולחננו,

אנחנו נטמיע את ההערות ונעביר לממשלה.

אתם הסדרתם את זה בזה שאתם מרשים לאנשים להגיש ליום הוועדה. עולים לא מבינים את זה,

תגידו את זה במספרי ימים, לנו זה יוקל, לעולים זה יוקל, כי הם לא יודעים

נכון שהיום לעולים מאחר וגם אין יעד,

ולכן ככל שאתה נמצא תחת משרד אחד שהוא סגור אל אותה אוכלוסייה, הגמישות שלך הרבה יותר רחבה.

אם כולם

אבל כשהם מגיעים,

הם גם עוברים יותר את קווי החתך במיונים.

קלאודיה, משרד העלייה והקליטה, כל מכרז פומבי שמפרסמת הנציבות, יש מניעה שבמרחבים ויועצי הקליטה לא יציעו את זה? מציעים, ואז אין לך את המסמך הנדרש, ואז יש את העניין של השלמה. אנחנו מציעים גם מרכזי תעסוקה. ואין נוהל קבוע שיודעים שעד 48 שעות? 48 שעות זה, אתה יודע, גם חמישה ימים.

קלאודיה, זה נוהל שמפורסם

פה כתוב עד יום הוועדה. אבל מבחינת עולה צריך לנקוב. את זה אף אחד לא ינקוב לך. אבל אני לא מכיר ועדת בוחנים שמתכנסת חודש אחרי שנסגר המכרז, בואי. עד ההגשה. אחרי ההגשה, הלוואי שזה היה, הלוואי שהיינו בלו"ז של חודש. הנה אני אומר לך, חודש יש להם, בחייך.

תנו לי דוגמה של ועדת בוחנים אחת שהתכנסה חודש אחרי שנסגר המכרז. זה רק בפנימיים, אבל אז הם כבר עובדים מתוך המשרד. פנימיים זו לא בעיה.

פנימיים זו לא בעיה. אז אנחנו נכתוב אצלנו שיש לכם חודש לעשות את ההשלמה. יועצי הקליטה בסוף יושבים מולם, אומרים להם יש לכם לפחות חודש, קחו את הזמן שלכם. אבל אם יורשה לי, אני רוצה לתת דווקא דוגמה לתהליך שנעשה עכשיו בימים האלה, אני אעשה את זה מאוד קצר. בשיתוף של משרד הקליטה ביחד עם המרכז למיפוי ישראל ואיתנו. ביום שבאמת חשפו לעולים לאוקראינה את כל המשרות בכלל במדינה - - את זה עשינו אנחנו. אז היה שם תהליך שמפ"י הגיעו, ומפ"י הנגישו את המשרות שהוצעו מבחינת המשרד. הם תרגמו את זה לשפה הרוסית, הם הביאו דוברי שפה, הם עזרו להם אונליין להגיש מועמדות. זו יוזמה משותפת שלנו,

זו פניה שלי למפ"י וזו יוזמה שלנו.

בסוף יש תהליכים ויש שילוב זרועות מול יחידות, אני יכולה להגיד שמפ"י היום עושה קורס לאותם עולים שלא מדברים בכלל את השפה ונקלטו. בוועדת הבוחנים הביאו מתורגמנים, כלומר בסופו של דבר כשיש גם נכוחות של המשרד, במכרז הספציפי הזה נקלטו ששה מהנדסים, ומאוד קשה לנו לגייס מהנדסים לשירות המדינה היה מאוד קשה לגייס מהנדסים, ואנחנו יזמנו את הפניה הזאת ביחד. בסוף כשעושים שילוב זרועות של כולם, וזו בסוף המטרה, אפשר לעשות הרבה מאוד תהליכים.

ואחר כך אסתר בלום. היי, שלום, בוקר טוב. קודם כל, אנחנו, בתוכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה, יש התייחסות,

לייצוג הולם, זה במסגרת החלטת ממשלה שהסתיימה ב-2019. בעצם מה שזאלה ודורי דיברו עכשיו לגבי החלטה חדשה, היא למעשה ממשיכה, אמנם לא אנחנו אלה שמקדמים אותה כי בסוף אנחנו רוצים לייצר מצב שכל אחד מהיחידות ייקח את האחריות ואת הסמכות לגבי המשך הייצוג, אז באמת עד 2019 הייתה תוכנית שבמסגרתה נקלטו 50 אקדמאים יוצאי אתיופיה וגם 20 סטודנטים שהשתלבו במשרות בשירות הציבורי. המיקוד שלנו כרגע, וזו גם ההתייחסות שלנו כשציינו עכשיו את עניין האסטרטגיה שבאמת תבוא לידי ביטוי בהחלטת הממשלה, המיקוד שאנחנו מבקשות במטה להביא לידי ביטוי זה באמת את העניין של לייצר עתודה מסודרת. כי בסוף כמו שציינת בעצמך, יש את ענין דרג הכניסה ודרג זוטר יותר ששם יש ייצוג הרבה יותר גבוה, והמעבר, למעשה, לביניים ולבכיר יושב שם. איך אנחנו מייצרים סוג של מסלול תעסוקה, או אופק קריירה הרבה יותר מגובש, להכניס כמה שיותר אנשים, לא הייתי אומרת תוכנית אבל סוג של תהליכי אסטרטגיה שייצרו אופק אצלם, וישלבו אותם בתפקידים בכירים יותר?

הכל מתוך נקודת הנחה שבסוף הם יגיעו גם לסגל הבכיר.

כמובן, את העבודה שנעשתה גם במדרשה של נציבות שירות המדינה שכפופה לנציבות שירות המדינה. אני מניחה שהדגש העיקרי שהייתי רוצה לתת כאן זה באמת את העבודה שאנחנו עושים בנושא צמצום הטיות שדיברנו על זה בוועדה בנושא של גזענות, גזענות כלפי עולים חודשים, ששם אנחנו רוצים לראות, ואלו גם ההערות שנתנו בגיבוש האסטרטגיה, על איך אנחנו מצמצמים באמת את ההטיות שיש לבוחנים בוועדות במשרדי הממשלה לקראת מכרזים, ולראות איך נעשית עבודה מעמיקה איתם כדי לייצר באמת הזדמנות שווה לכל אחד מהמועמדים. זה ממש בגדול. תודה רבה. כשמדובר על יוצאי אתיופיה, ברובו זה לא עולים חדשים.

יש התייחסות ליוצאי אתיופיה, ויש התייחסות לעולים חדשים. כבוד יושב הראש אני יכולה לדייק את הדברים שקסאי אמרה? לסגור את התמונה? חשוב לציין שהצעת המחליטים שאנחנו מדברות עליה, זו הצעה שכוללת את כלל אוכלוסיות הגיוון, לא רק את יוצאי אתיופיה ולא רק עולים חדשים. אנחנו מתייחסים שם לכלל האוכלוסיות מתוך תפיסה מקצועית שנציבות שירות המדינה אחראית על הייצוג שלה. אנחנו נמצאים במצב שבו ליוצאי אתיופיה יש יעד לייצוג הולם. עולים חדשים הם מופיעים בחוק, אבל אין יעד.

רק עוד נקודה אחת שחשוב לציין, שהחסמים שצפים פה, צריך לעשות הפרדה בין הטיפול שלנו בעולים חדשים שנתקלים בהרבה חסמי כניסה כבר בכניסה לשירות, שרובם חסמים אובייקטיבים של שפה, של בירוקרטיה של מסמכים, אפילו של תזמון מתי הם יכולים להגיש, דיברנו על זה בישיבה הראשונה בנושא מבחינת ההחזקה שלהם בתעודת זהות, לבין יוצאי אתיופיה שהמיקוד שלנו הוא באמת במעברים שלהם בתוך הממשלה, וזה דורש כלים אחרים לגמרי. חד משמעית.

אסתר בלום, ואחריה גנט. אני אשמח גם להתייחס לעניין המעבר. בבקשה אסתר. רק מה שמך? שמי נילי. תודה רבה על הדיון החוזר. שוב, אנחנו מדברים באמת על נתונים מטרידים לגבי כלל העולים, כאשר אם אנחנו מורידים מהנתונים האלה את האחיות, הרופאים, המהנדסים, כלומר מקצועות ייעודיים מאוד, למה אנחנו מגיעים? ל-0.0001? כמה אנשים תכלס יש בנש"מ? הכניסה באמת שמורה היטב?

כל פעם חסמי הכניסה הם איומים, זאת אמרת אם אנחנו רוצים להיכנס ולהגיש מועמדות אין לנו שום אפשרות לדעת מה הזכאות של העולה לקבל את כל מה שאנחנו מדברים עליו פה. איפה? אני שאלתי כי בעצם אכן משרד הקליטה מציע קורס. מתי אפשר לעשות את הקורס הזה אם אני רוצה להגיש את המועמדות שלי?

כל יום? אם אני יודעת שמלכתחילה אני רוצה להגיש מועמדות, האם אני יכולה לגשת לקבל את הקורס הזה? כן, זה ואוצ'ר, זה פתוח.

כל אחד יכול לבוא ולהגיד אני בחוץ לארץ עבדתי בשירות המדינה, גם כאן אני רוצה ואני זכאי?

הוא לא צריך להגיד הוא רק צריך לבחור תחום ולהתאים לו באמת מכון שמתאים לו. כן, כמובן. טוב לדעת, אני רק רוצה לציין שבזכות החלטה 2225 כן יש שיפור לאלה שבעצם צריכים תוך כדי לקבל את ההכרה של התואר, כי משרד החינוך כן נכנס לתמונה ומזרז תהליכים ועושה את זה צ'יק צ'ק וזה נהדר.

לגבי הליכי המיון עצמם, אכן אנחנו שומעים שיש התאמות למיניהם, העולים לא יודעים את זה, אני צריכה כל הזמן להתערב מול הנש"מ ולבקש עזרה גם ממשרד הקליטה להתערב, כדי שיבואו ויצילו את אותו בן אדם לסיים את התהליך. זה בלתי אפשרי לעבוד בצורה כזאת. האנשים לא יודעים את הזכויות שלהם. איך אפשר לתקן את זה?

גנט ואחריה נילי ואז אני אסכם. שלום שוב תודה, אני שמחה להיות כאן. גנט דסה מנכ"לית עמותת עולים ביחד. עמותה שפועלת מעל 15 שנים בכל מה שקשור לתעסוקת ישראלים יוצאי אתיופיה שהם אקדמאים, לפני אקדמיה ואחרי אקדמיה. אני אגיד שאני לא יודעת הרבה לא על חוקים,

לא על מתי נקבע מה. אבל אני יודעת להגיד בצורה מאוד ברורה שאני ארבע שנים בתפקיד שלי. בשנתיים הראשונות עסקתי רק בפינג-פונג מול גורמים שונים שיושבים גם בתוך המעגל הזה, כדי לשנות את הנתון שראינו עכשיו, שהוא לא משתנה. אז אני רוצה לשאול שאלות תם ולהגיד שלא ברור לי תפקיד של מי זה מה? כל מה שנאמר פה, המעבר בין הדרך החדשה לאחריות היחידות, מה זה אומר? הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו היום, הוא מגובה בחוק? מגובה בתקציב? מגובה בתוכניות עבודה שמי בוחן אותם? אני הפסקתי לעבוד, והמסר הזה שאנחנו הפסקנו לעבוד בשיתוף פעולה מובנה, גם עם היחידות, גם עם אגף הגיוון בנציבות, העביר בלי להתבלבל מסר לבוגרים שלנו, רוב עובדי המדינה שמופיעים פה בשקף, האקדמאים, הם בעצם בוגרים שלנו. יש לנו איתם שיח אינסופי, ואין דוגמה אחת. דיברתם מקודם על מקרה אחד שלא נתייחס אליו, יש עשרות מקרים של אנשים שמגיעים לתהליכים כאלה ואחרים, והתהליך לא ברור עד הסוף, האם בודקים את זה? אני מאוד רוצה לעבוד בשיתוף פעולה מובנה שבו מאוד מאוד ברור מה תוכנית העבודה של כל יחידה? מהם היעדים? מי בוחן אותם? האם יש לנו איזשהו מנגנון של מעקב, של סנקציות? אם הדברים יהיו ברורים אנחנו צריכים להיות שם ורוצים להיות שם לעבוד ביחד. תודה רבה, נילי. נילי בן משה, סגנית אגף בכיר גיוס ומיון בנציבות. קודם כל אני שמחה על כינוס הוועדה. אני אשמח להתייחס לכמה נקודות, קודם כל לגבי נושא ההנגשה. אני לוקחת לתשומת ליבי את עניין ההנגשה, יכול להיות באמת ששווה לבחון את זה לעומק, לראות איך אנחנו מהדקים את הקשר מולכם, מול עמותות נוספות שעוסקות בקידום תעסוקה לאוכלוסיית העולים. אני בהחלט חושבת שכרגע המידע מצוי ונמצא, יכול להיות שבאמת, הכלים בעצם, יש איזשהו חסם אינפורמטיבי שלא באמת מגיע לאותם עולים, אבל המידע נמצא, בין אם זה באתר שלנו, בין אם זה דרך מרכז השירות למועמדים, המידע מופיע. יכול להיות ששווה לעשות ירידי תעסוקה מוכוונים או ממוקדים יותר לאותן אוכלוסיות וככה בעצם, לעשות חשיפה גדולה יותר. לגבי עניין המאגר. אחרת לכמה זמן עולה נושא המאגר, בין אם זה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה, בין אם זה לעולים, חרדים ערבים וכן הלאה. חשוב לי לומר שמהעבודה שעשינו, ואפשר להעמיק ולפרט מעבר, יש איזשהו עניין במאגר שהוא לפעמים חוטא למטרה, בוודאי בתחושה של מסוגלות ובתחושה שאליה מייעדים את אותו מאגר. זה דווקא כן יוצר בידול. מבדיקות שעשינו, גם מול עמותות, מול עולים ביחד באופן ספציפי, עלתה הסברה הזו שלהקים מאגר הופך בעצם את אותו תהליך לתהליך שהוא מנציח את הפער, מנציח את הבעיה, ולאו דווקא משרת את מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות. בסופו של דבר המטרה של כולנו היא להיפטר מאותן קביים, מאותן משרות מיועדות. כולנו רוצים את החלום הוורוד שהם ייכנסו כדרך המלך במשרות רגילות, ולכן אני חושבת, שכשכל פעם מחדש מעלים את נושא המאגר צריך להשקיע בזה מחשבה ולשאול הם זה באמת הכלי האופטימלי להבטיח את אותו השיעור שאנחנו רוצים להגיע אליו? תודה. אני אתייחס לעניין הזה של המאגר. רינה את רוצה להגיד משהו? אני רוצה לסכם. אנחנו הגשנו נייר עמדה, והשאלה אם יהיה לנו מספיק זמן?

הדיון מסתיים, אני בא לסכם אותו. אז אני אגיד כמה דברים חשובים שעולים מנייר העמדה. אני חושבת שאנחנו עוד לא במקום שאנחנו יכולים לוותר על הכלי של המשרות ייעודיות. עשינו מחקר על המשרות הייעודיות מ-2014-2020 ומצאנו ש-42% מהמשרות הייעודיות בכלל לא מאוישות בסופו של דבר, זאת אומרת שהכלי הזה, לא נעשה בו שימוש מיטבי. ראינו גם שלכמעט יותר מרבע מהמשרות. בכל המגזר הציבורי או רק יוצאי אתיופיה?

אבל בכל המגזר הציבורי? רק במגזר הציבורי, יחידות ממשלה. אנחנו פה בדיון רק על מגזר ציבורי. לא כולל הרשויות המקומיות. שירות המדינה. ולכן אנחנו חושבים שצריכה להיעשות התאמה יותר טובה ובחינה יותר עמוקה של מה קורה עם המשרות הייעודיות כי זה כלי חשוב, והוא לא ממוצה.

תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון, ראשית תודה למרכז המחקר והמידע על הצגת הנתונים, וגם לנציבות שירות המדינה על הנתונים שהוצגו פה בפנינו. בפתח הדברים אני אגיד,

אחד הפערים הגדולים ביותר הוא באמת במידע ובמיצוי הזכויות. אנחנו רואים את זה כל הזמן בכל מה שנוגע לעליה ולעולים, לא יודעים מה הם זכאים, לא יודעים מה האפשרויות שלהם ומה היתרונות שלהם. פה זה מונח לפתחו של משרד העלייה והקליטה לגבי העולים החדשים, כי אתם באים איתם במגע באופן שוטף. ולגבי יוצאי אתיופיה, זה נציבות שירות המדינה מבחינת החשיפה. אני לא יודע, תחשבו על הגברת אמצעי החשיפה והפרסום לטובת הנושאים האלה. לגבי יעדי הייצוג. מצופה מהממשלה לקבוע את ייעדי הייצוג בחוק, באמצעות החלטת הממשלה כבר אתמול. אין פה מה לעשות עבודה יותר מידי, זה באמת כבר חצה את גבול השיח הבין-משרדי, לכן אני מצפה שבדיון שאנחנו נקיים מיד אחרי שנחזור מפגרת הפסח, תספרו לנו שהממשלה כבר החליטה. זה באמת, להביא החלטת ממשלה כזאת, אתם אפילו לא נכנסים פה לפקק החקיקה פה בכנסת של פיליבסטרים ועניינים, אבל באמת לשים החלטת ממשלה עם יעד ייצוג, נראה לי מאוד אלמנטרי. ואז, סביב יעד הייצוג הזה אפשר להתחיל לעשות כל מיני פעולות שביניהם, מה שאני מבקש ממשרד הקליטה, זה להצמיד את נהלי משרד הקליטה לחוק שקובע, בעצם, חוק ייצוג הולם קובע 12 שנים לעולה חדש, אז גם הסיוע צריך להינתן למשך 12 שנים. לגבי נושא הדיווח לוועדה, זאת בקשה שלי גם כן לנציבות שירות המדינה כי אתם אלה שאחראים על תיקון החוק באמצעות משרד ראש הממשלה. אני מבקש בחוק שירות המדינה מינויים לעגן בחקיקה את הדיווח לוועדה. הוא לא מעוגן שם בחקיקה, הוא נעשה באמצעות נוהל, אבל ראוי שזה יעוגן בחקיקה. - - - לוועדת העלייה הקליטה והתפוצות, חד משמעית. לגבי מאגר יוצאי אתיופיה, ואני חושב שגם לגבי איזשהו מאגר של עולים. אני אסביר לכם איפה היתרון הגדול במאגר הזה. היתרון הגדול במאגר הוא הזמינות שלו וקיצור ההליכים. אני לא צריך לספר לכם כמה זמן לוקח לגייס עובד היום לשירות המדינה כשאתה יוצא עם מכרז פומבי. כל מספר זוכה. ממשלות מתחלפות ואז כבר לא מצליחים לגייס כי התהליך הוא כל כך ארוך שכבר בינתיים אנחנו חוזרים בחזרה לנקודת ההתחלה. וזה היתרון הגדול של מאגר, ברגע שיהיה מאגר, הרבה פעמים בשיקולים של עלות תועלת בפני מנהלי יחידות ומנהלי משרדים,

אני יכול לקצר את תהליך הגיוס, במקום שתהליך גיוס של עובד ייקח לי שנה או שנה וחצי, אני יכול לגייס אותו בתוך שלושה חודשים. אתם יכולים לחייך אלו התהליכים. הנתונים האלה של משך הזמן פשוט לא מדויקים. לא מדויקים, אני לא יודע. גם כשהייתי מנכ"ל משרד כעשר שנים וגם כשר לפני שלושה חודשים סיימתי את התפקיד, זהו סדר הגודל של תהליך במשרד פומבי. כנראה שרק במשרדים שלי.

נשמח להיפגש ולהראות קצת את השינויים שנעשו, והנתונים האמיתיים. בסדר. אתם יודעים מה? גם שמונה חודשים וגם חצי שנה זה הרבה זמן. לא לא, אנחנו כבר לא שם. שורה תחתונה, בתפקידים בכירים, אין יוצאי אתיופיה והם גם לא מתמודדים בתוך התפקידים עצמם. צריך לעשות משהו עם זה. ברגע שיהיה מאגר, והליך הפניה למאגר יקצר את התהליך, זה יהיה יתרון. זה יהיה יתרון בשיקול הניהולי. יגיד מנהל לעצמו,

אולי במקום לעשות את כל התהליך המכרזי הארוך, אם אני יכול לקצר את התהליך, שווה לי ללכת למאגר. אז גם אם אולי אותו מנהל לא בהכרח רוצה לקדם עולים חדשים או יוצאי אתיופיה, הוא מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, יגיד טוב, אבל יש פה מאגר, אני יכול מהר מאוד, האנשים האלה כבר עברו איזשהו הליך מיון, כבר עברנו איתם את התהליך ולכן מצופה מנציבות שירות המדינה ליישם את ההמלצות של ועדת פלמור, ואפילו הייתי מרחיב אותה ומייצר גם מאגר בהיבט של אוכלוסיית העולים. כך גם החשיפה, גם התהליך שאותו תיארה קלאודיה פה, יהיה הליך יותר קל, נכנסים לתוך המאגר, אתה יודע שנמצאים בתוך המאגר מהנדסים, משפטנים, בעיקר כשאנחנו מדברים על דירוגים שהם מקצועיים ודירוגים יותר גבוהים, זה יקל מאוד על להליך הגיוס. זו עבודה קשה פעם אחת אבל אחר כך האירוע הזה כבר נותן את הפירות שלו. כשנראה שהמספרים כבר קבועים, ורגילים, אז יכול להיות שאז יבטלו את המאגר, זו השאיפה שלנו. אנחנו בשלב שבו נדרש מאגר כזה, בוודאי לדרגים ניהוליים, גם לגבי עולים חדשים וגם לגבי יוצאי אתיופיה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:57.